אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא השארת עצורים כבולים ברגליהם גם בעת הדיון בבית

אני מאוד מאוד שמח מצד אחד שהנושא הזה

מאידך אני מצר מאוד על כך שחברי כנסת נוספים, שאני מניח שהם מאוד מאוד טרודים ועסוקים,

נחשפתי לדבר הזה בתכנית ב'כאן'

שכ-92% מהעצורים במהלך חודש ינואר, מתוך 15,000

לא ידעתי בכלל שהוא הגיש את זה,

אבל אחר כך כשאני עובר על כל העתירה שלו אני חייב להגיד לו יישר כוח שהוא נכנס ועשה מעשה באופן פרטי, שאני לא יודע בכלל אם הוא חייב לעשות או לא. אני בהחלט מצר על זה כבר בהזדמנות הזו,

פשע ועדיין שיטת העבודה איתם היא משפילה מאוד ומשפילה כל בן אדם שעומד מולם, את הילדים שלהם, את המשפחה שלהם, וזה מנוגד לכל כללי אתיקה וכללים של האנושות בכלל להתייחס אליהם אפילו פחות מבעלי חיים.

אם מול הציבור הם מתנהגים אליהם ככה אז דמיין לעצמך איזה דברים

התכלית היחידה לכבילה, כמו שחבר הכנסת ינון אמר, זה פשוט עצלות, לדעתי,

כי מדובר בהרבה מאוד עצורים,

זו ברירת המחדל, שהעצור לא יהיה כבול אלא אם כן מתקיימות ההוראות שבחוק. ההנחיה הזאת התחילה להיות מיושמת.

מה לי להלין עליכם כאשר הסנגוריה הציבורית, לצערי הרב,

אבל בבקשה.

שב"ס והנהלת בתי המשפט יפרטו

אתם מבינים? ואתם יושבים שם בבית המשפט, אתם מצפים שהעם יכבד את הפסיקות של בית המשפט ולכבוד האדם, שיש חוק שאומר שצריך להביא אותם

אז זה צריך להיות הפוך. זה שבית המשפט מתעלם מ-88% או 92% מהמקרים אני חושב שבית המשפט

בבקשה.

חשוב לי לפני שאני מעבירה את רשות הדיבור לאנשי המקצוע, לאנשים שנמצאים בבתי המשפט ויום יום עם העצורים, חשוב לי כן לשים כמה דברים שנייה על

אף אחד לא אמר שאתם שקרנים, אמרו שיש חוק והחוק מופר ברגל גסה. אמרו,

אם אתם לוקחים את זה לתשומת ליבכם ואתם לוקחים את זה כאמרו אליכם בעייתכם, לא אנחנו.

גם על שלום האסירים, גם על התכלית שלשמה הם עצורים או אסורים, אבל בסופו של דבר כולנו מבינים שאם יש צורך אז פונים לאגף התקציבים באוצר ואומרים לו: רבותיי, חסר לנו תקנים של לוחמי נחשון,

אנחנו נביא עוד לוחמים, אבל אנחנו נקיים את הוראות החוק בדבר

אבל בעקבות העתירה וקראנו אותה,

הנקודה המרכזית היא שאם בעקבות העתירה חודדו נהלים בעינינו, תפיסת חברי הכנסת, המחוקק,

שלא עמד בהוראות החוק ונפגעה זכותו של אדם הוא מקרה אחד יותר

יחד עם זאת כל הנושא של חוסר כוח אדם הוא לא חלק מהמשחק, אין בעיה של כוח אדם ביחידת נחשון, אנחנו יודעים לומר לשופט לעצור את הדיון ואנחנו מתגברים את אולם

אני אבקש לשמוע את נציגת לשכת עורכי הדין,

כנראה שלא. אתגרים טכניים. הסנגוריה הציבורית,

או עורכת הדין גליה ניצני.

שלום. שלום וברכה. אני אשמח

הזה. דווקא בגלל העיסוק של הסנגוריה הציבורית המאוד מאוד עמוק ואינטנסיבי במהלך השנים אני רוצה לחדד מהניסיון שלנו שני קשיים שאנחנו נתקלנו בהם במהלך

הוא עבר מהידיים של הרשות המבצעת,

של שירות בתי הסוהר, לידיה של - - - מה התפיסה שלכם כסנגוריה לגבי המעבר מכלי הרכב אל אולם בית המשפט, ברחוב? זה מקום ציבורי או לא?

על זה בכלל לא יכול להיות שום ויכוח שמדובר במקום ציבורי וטענות שאנחנו שמענו ועדיין

שזה הולך בבתי המשפט אז זה לא בדיוק כמו שצויר לנו מקודם שכולם או ברובם מגיעים על פי הוראות

שמותר לכבול אותם ברגליהם. לא נותר לי אלא להסכים עם הדברים שנאמרו ולחזור ולבקש קודם כל משירות בתי הסוהר וגם לבקש מהוועדה שתמשיך לעקוב אחר הנושא הזה

אני יום יום בבתי משפט ויום יום אני רואה 100% מהעצורים נכנסים לאולמות בתי המשפט כשהם כבולים ברגליים,

בבתי משפט לנוער, ש-100% מהם נכנסים לאולמות השיפוט כשהם אזוקים ברגליהם. לאף אחד זה לא אכפת. אנחנו בני אדם, נבראנו בצלם. אני לא יכולתי ואני עדיין לא יכול

עכשיו תראו מה נציגי השב"ס אמרו,

ותראו מה הסנגוריה הציבורית אומרת.

אומרים לה שבכלל הם ממשיכים לכבול כי לא רואים את האיזוק,

הם אומרים שנשיאי בתי המשפט מקפידים והם אומרים שהשב"ס עושה שינוי וכו'. אני אומר

אני אומר שגם בתי המשפט,

את העציר, את האסיר שמגיע. יש

לכל העוסקים במלאכה הזו, יישר כוח, תם הדיון, תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה